בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה לשבוע הזה, היום יום שני, כ"ד באב תשפ"א, 2 באוגוסט 2021. הנושא הראשון בסדר

התשפ"א-2021, ארגוני הסיוע.

מה שאני מבקש, וזה לשיקולכם, להתקדם עם הנושא

גם הקודם וגם הנוכחי, ועל ידי שר הביטחון, זה לאפשר הכנסת דלקים לתחנת הכוח ברצועה, פעולה שתאפשר חשמל לתושבים ברצועת עזה. הכנסת הדלקים מבוצעת על ידי הקהילה הבינלאומית שמקבלת תרומות. מי שמבצע את ההכנסה בפועל זה האו"ם דרך סוכנות UNOPS, היא רוכשת את הדלקים מחברה ישראלית והבקשה היא להאריך את אותו פטור שהיה לה ממסים בשנה וחצי האחרונות בשנה וחצי נוספות, שהרכש יהיה ללא מסים והסוכנות תעביר את הדלקים מהחברה הישראלית לתוך רצועת עזה. העברת הדלקים מבוצעת בצורה מפוקחת, מבוקרת, גם על ידינו, גם על ידי סוכנות האו"ם, יש לנו דיאלוג מצוין עם הסוכנות הזו, UNOPS. הדלק עובר בצנרת או במשאיות?

במכליות. וזו הבקשה, לקבל פטור למשך שנה וחצי, לחצי שנה שנותרה פחות או יותר השנה ולשנה הבאה.

רשות המסים. בוקר טוב.

שיש לפניכם זה הוראת שעה שמתקנת את תקנות מס ערך מוסף כשהמטרה היא לאפשר מתן מע"מ בשיעור אפס על מכירה של בנזין, נפט וסולר לארגונים בינלאומיים שבעצם כבר קיבלו את האישור להוציא דלק פטור מבלו, זו רק התוספת כאן של המע"מ. יש ארגונים נוספים חוץ מהאו"ם? כל ארגון צריך לקבל אישורים ממשרד הביטחון. אז נכון להיום איזה ארגונים קיבלו אישור? נכון להיום יש ארגון אחד, במע"מ. הוראת השעה המוצעת היא עד סוף שנת 2022 והיא זהה בניסוח שלה להוראת השעה הקודמת שפקעה לאחרונה.

מה שפקע לאחרונה הוארך אוטומטית מכוח סעיף 38 עד ליום 6.7 ועכשיו זה יהיה לתקופה של עד יום 31 בדצמבר 22',

התחילה תהיה מיום הפרסום ברשומות. נכון, התחילה מיום הפרסום. אוקיי. חברי הכנסת, שאלות. שתי שאלות. א', ממתי הפטור הזה קיים, מאיזה שנה, ו-ב', מה בעצם הרציונל? הפטור קיים משנת 2019. בינואר 19' אישרנו את זה בפעם הראשונה. כלומר לפני כן לא היה? לפני כן הרשות הפלסטינית היא זו שהעבירה את הדלקים לרצועת עזה. מאחר שהרשות הפלסטינית החליטה להפסיק עם העניין הזה האו"ם נכנס לפעולה והוא זה שרוכש את הדלקים ומעביר אותם לרצועת עזה.

מבחינת רשות המסים, מה הרציונל במתן הפטור? הרציונל הוא שזה למעשה לא צריכה בישראל, כלומר אם לפני כן, ב-2019, אנחנו היינו מעבירים את התשלומים, יש לנו התחשבנות חודשית עם הרשות ואנחנו גובים את המסים ומעבירים להם. כלומר מע"מ בשיעור אפס?

לא מע"מ בשיעור אפס, זה לא צריכה. זה פטור או מע"מ בשיעור אפס?

על התקנות המוצעות כרגע?

מע"מ בשיעור אפס. זה מה שכתוב. לא, אבל הוא צודק, יש הבדל בין פטור לבין מע"מ בשיעור אפס. עוד שאלות, חברים? טוב, אני רק רוצה לומר כמה מילים. אני רוצה שנעשה הבחנה, ההבחנה הזאת קיימת כאן בתקנה, ובכל זאת אני רוצה להגיד, יש בעצם שלושה סוגים של כספים וסיוע שמועברים לרצועת עזה, זה כסף שמגיע לתשלום לפקידים, זה כסף שמגיע למשפחות נזקקות וכסף שמגיע באמצעות ארגון האו"ם בדמות הדלק, ומערכת הביטחון החליטה, תקן אותי אם אני לא מדייק, שמה שהיה הוא לא מה שיהיה בעקבות מבצע 'שומר החומות'. בהחלט. ודווקא הנושא הזה של העברת הדלק מבוצע באופן מאוד מאוד מפוקח, גם על ידי מערכת הביטחון וגם על ידי ממשלת ישראל. בדיון הקודם שהיה כאן לפני שנה וחצי אז חבר הכנסת, היום השר עודד פורר, העלה את הסוגיה של הפיקוח ווידאו שארגונים עוינים לישראל לא ייכנסו לתוך העסקאות האלה ולא יקבלו פטורים ולכן יש פה שלושה נציגים בכירים בממשלה שאמורים לפקח על הדבר הזה, זה מנכ"ל משרד הביטחון, מנכ"ל משרד האוצר וכמובן מתאם פעולות הממשלה בשטחים. לכן אני חושב שהאישור הזה הוא סביר ואנחנו, כוועדת כספים, אני לפחות ממליץ כמובן להצביע בעד התקנות. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה נקריא את התקנות, נסביר אותן ונעבור להצבעה. תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשפ"א-2021 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34(ב) ו-145 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה. 1. בתקופה שעד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) יראו כאילו בתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, בתקנה 10(ב), אחרי פסקה (2) בא: בעצם תקנה 10(ב) מדברת על זה שעל מכירת בנזין, נפט וסולר כמשמעותם בצו הבלו על דלק (הטלת בלו) יחול שיעור אפס אם נמכרו לאחד מאלה. נכון, אנחנו בעצם מוסיפים חלופה חדשה למי ניתן למכור. "(3) ארגון אשר ניתן לו פטור מבלו בהתאם לסעיף 2(5) לצו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005, ובלבד שהארגון אושר לעניין תקנת משנה זו על ידי המנהל הכללי של משרד הביטחון והמנהל הכללי של משרד האוצר ובאישור מתאם פעולות הממשלה בשטחים." רק שאלה אחת להבהרה, כתוב פה בתחילת הדברים שמדובר בהמלצה של מתאם פעולות הממשלה, אז זה אישור או המלצה? זה יהיה באישור, לא בהמלצה. בעבר התקנות נקטו במונח המלצה, זה שונה מוועדת הכספים הקודמת ואנחנו נמשיך עם הנוסח הקודם.

יש לנו פה שלושה גורמי פיקוח, גם משרד האוצר, גם משרד הביטחון בדמות המנהלים הכלליים ומתאם פעולות הממשלה בשטחים. זה על המס, נכון?

כן, מה לא? זה תקנות אישור מס ערך מוסף? כן, בבקשה. חבר הכנסת אזולאי, בוקר טוב. הרשימה, אני לא יודע, אני לא ראיתי אותה אתמול, של אותם אלה שמקבלים את הפטור. את המע"מ בשיעור אפס?

יש רק ארגון אחד. כרגע רק ארגון אחד.

כי בפעם שעברה, אם אתה זוכר, היושב ראש, העלינו שיש שם כל מיני ארגונים, נראה לי שזה היה BDS ועוד כאלה ואז הייתה החלטה, הוצאנו אותם, לא הוצאנו אותם? הדיון בזמנו נגע לפטור מבלו ולא למע"מ בשיעור אפס. ובמע"מ מי? במע"מ בשיעור אפס יש ארגון אחד בלבד.

UNOPS. אוקיי. אגב, שאלה שעודד פורר שואל תמיד, ואני מצטרף לשאלה הזאת, אנחנו מקבלים את זה בתנאי לאיזה שהוא מידע על השבויים והנעדרים?

אנחנו דיברנו על זה מקודם ואמרנו שיש שלושה סוגים של סיוע, או שלושה סוגים של כספים שעוברים לרצועת עזה, אחד מהם זה הדלק ועוד שניים, אחד זה סיוע לפקידים או משכורות לפקידים בעזה, ושתיים, סיוע למשפחות נזקקות. החליטה מערכת הביטחון, גם ראש הממשלה הקודם וגם ראש הממשלה הנוכחי וגם שר הביטחון, שהמצב שהיה הוא לא מה שיהיה בעקבות 'שומר החומות', אבל הנושא הזה של הדלק הוא נושא שהוא מפוקח על ידי כל המערכות ולכן הוא יישאר ללא שינוי, בכל שאר סוגי הסיוע אני מצפה ממערכת הביטחון שכן יהיה שינוי בנושא הזה. למרות שאמרתם שכשהיה שר הביטחון אביגדור ליברמן הוא הוציא את זה. מה זה הוציא את זה? הוא לא הסכים לזה, אני מצטט פה את מה שעודד פורר אז הביא ואני מדבר על הפטור ממס ולא על הבלו,

אבל מהתאריך של הפרוטוקול, זה היה ביום שני, כ"ג סיון, 15 ביוני 2020, ועודד פורר אומר שאז, אותו זמן ששר הביטחון היה אביגדור ליברמן, הוא התנגד לזה ואחר כך הוא אומר שזה לא היה אצלו,

אבל כולכם אז התנגדתם לזה. סתם שאלה שלי אליך, אדוני היושב ראש, אם יש איזה שהוא שינוי מלבד קואליציה אופוזיציה שראיתם לנכון שהפעם כן להביא את זה? בהחלט. בעקבות ההערות של עודד פורר בתוך התקנות האלה שאנחנו מאשרים הוכנסו שלושה גורמי פיקוח, מנכ"ל משרד הביטחון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, משהו שלא היה לפני כן, ולכן היות שיש שלושה גורמים, גם במערכת הביטחון וגם בצה"ל וגם במשרד האוצר, שמפקחים על הנושא הזה אז אפשר לאשר. ועדיין אני חושב שראוי ונכון לעשות הכול על מנת שהשבויים והנעדרים, להתנות אותם בכל דבר. אין ויכוח, אתה צודק. אני אומר לך את זה, גם אמר את זה,

זה בדיוק הציטוט שלו: 'באוקטובר 2018 שר הביטחון ליברמן הורה להפסיק את העברת הדלק לרצועה,

לאו דווקא את זה,

לעמדת בכירי מערכת הביטחון, שלא יספרו סיפורים, בינואר 2019 הצבעתי נגד הבקשה הזאת'.

ולכן אני אומר שאנחנו צריכים להמשיך ולעשות הכול על מנת שהשבויים והנעדרים יחזרו אלינו בהקדם האפשרי ולהתנות כל דבר אפשרי. קודם כל אתה צודק, אין לנו ויכוח על זה. אני איתך בעניין הזה, אני בטוח שגם אתה. לצערי הרב הממשלה הקודמת לא השכילה לעשות את זה, אני בטוח שהממשלה הזו כן תצליח.

אנחנו מתפללים, בזה אנחנו נהיה תמימי דעים. רק דבר אחד, לאור ההערה שנאמרה כאן, האו"ם הוא לא ארגון שהוא יוצר בעצמו, האו"ם מוציא מכרזים שזוכים בהם והם עוברים תחת האצטלה של האו"ם ואני מבקשת להוסיף שתהיה בקרה שאנחנו נקבל, או דרך ועדת החוץ והביטחון או דרך מה שיתאים, שתהיה בקרה אחת לכמה זמן מי הם הגופים שזכו במכרז וקיבלו כדי שנראה שלא בדלת האחורית נכנס לנו. אני יכול לענות לך, ברשותך. מי שמבצע את הפעולה זה סוכנות של האו"ם, UNOPS, היא זו שמבצעת את ההעברה, לא קבלני משנה, זאת אומרת הסוכנות עצמה. עוד הפעם, אני רוצה לראות את כל תהליך השרשרת. מכיוון שאני מכירה את החוזים והמכרזים עם האו"ם, ברור שזה הם עושים, אנחנו יודעים שלאו"ם אין מכרות, אין לו תחנות דלק, אין לו מצבורים, גם אופניים הוא קונה,

זו חברה ישראלית. אני אומרת שאני רוצה לוודא, בסוף כשאומרים או"ם ולא מדברים על השרשרת אני מבקשת לדעת את השרשרת,

שזה מגיע בסופו של דבר באמת ליעד של אותם חלשים, מה השרשרת,

שייתן לנו באמת. בסדר גמור. טוב, אני רוצה להעלות את התקנות להצבעה. מי בעד התקנות? להרים את היד. מי נגד? מי נמנע?

התקנות אושרו ונכנסות לתוקף מיום פרסומן ברשומות. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:15.